אני פותח את הישיבה בנושא: הצעת תקנות תכנון משק החשמל (קביעת מכסות חלב) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. בבקשה, אסף לוי. תודה, אדוני היושב-ראש, תודה על קיום הדיון. אנחנו מבקשים להביא לאישור הוועדה את תקנות פיתוח משק החלב, שעיקרן הקצאת מכסות חדשות ליצרנים בענפי החלב גם ענף הבקר, גם ענף הצאן, שמחולק לענף הכבשים וענף העיזים. אנחנו מבקשים לחלק מחדש יתרות שקיימות במסגרת המכסה הארצית ליצרנים חדשים שייכנסו לענף, שניתנו בעבר במסגרת תקנות משנים עברו, אבל לא הגיעו לידי מימוש. אנחנו מבקשים לחלק את זה מחדש. הענף מחולק ליצרנים במשק השיתופי, שהם הקיבוצים והמשק המושבי, ובענפי הצאן. זה לא משנה את המצב הקיים? זה מגדיל את ייצור החלב, אבל שומר על היחסים הקיימים בענף.

בגלל גודל האוכלוסייה? בגלל היתרות. אנחנו נכניס יצרנים חדשים שייצרו חלב שכרגע עוד לא קיים במערכת. בגלל גידול באוכלוסייה?

היקף המכסה הארצית לא השתנה בשנת 2023, והיקף הצריכה הארצית, לצערי ולצערנו, מקבל ביטוח בכל הסכמי החלב והיבוא שנפתחו למוצרי חלב. הרי המדינה חתמה על מספר הסכמים בשלוש השנים האחרונות, שהורידו את המכסים על מוצרי חלב. יש יותר ויותר יבוא, שאף פוגע, לצערי, בייצור המקומי. כרגע אנחנו עדיין שומרים על היצור המקומי,

כתוצאה מהיבוא נוצרו יתרות? לא.

אדוני היושב-ראש, מכסות חדשות שחולקו בשנים 2018-207 לא מומשו על ידי היצרנים שקיבלו אותן.

יכול להיות מסיבות של תכנון ובנייה, יכול להיות מסיבות של תכנון כלכלי, יכול להיות שהשכנים לא רצו. הרבה סיבות יכולות להיות. כמה אחוזים? מעט מאוד. המכסה הכללית עומדת על 1.580 מיליארד, ובטוטאל אנחנו מחלקים עכשיו מחדש 9 מיליון. זה נובע מזה?

ואת זה אתה רוצה לחלק שוב?

מי מחלק אותן? בהתאם לחוק החלב, שר החקלאות, בהתייעצות עם מועצת החלב ובאישור הוועדה הנכבדת, באמצעות התקנות שקובעות איך ולמי יחולקו המכסות. ועדת המכסות שבמועצת החלב מקצה את המכסות האלה בתהליך שוויוני, תחרותי, פתוח לכולם. התקנות קובעות את התעדוף שקובע שר החקלאות באישור הוועדה. מה זאת אומרת תעדוף? הוא אומר לאיזה מושב זה הולך? לא לאיזה מושב אלא לאיזה קבוצות אוכלוסייה. בהתאם להחלטת ממשלה שנותנת עדיפות לעוטף עזה, במסגרת החלטת ממשלה שנותנת עדיפות לאזורי עדיפות לאומית, במסגרת קביעה משפטית שאנחנו צריכים לתת העדפה מתקנת לאוכלוסיית המיעוטים, אנחנו מבקשים לקבוע תעדוף במידה והביקוש גובר על ההיצע. ואז יש מכרז?

המועצה מפרסמת קול קורא, בודקים את כל המגישים שעומדים בתנאי הסף. כל אחד יכול להגיש? גם אלה שיש להם היום מכסה? לא, לא. רק מי שהוא בעל מכסה חדש. הוא חייב להיות מושבניק? קיבוצניק? הוא חייב להיות בעל קרקע חקלאית, שיכול להקים כדין רפת או דיר. הרי מכסה צריכה להיות מגודלת בקרקע חקלאית. אני עירוני, אין לי קרקע חקלאית, אני לא יכול לגשת. חבריי, שלא נמצאים פה, ויש להם קרקע חקלאית ואפשרויות לבנות דיר או רפת, יכולים, וכמובן, בודקים את ההיתכנות. החלוקה הזאת היא רק בשנה הזאת, 2023? נכון. אבל זה נשאר להם גם ב-2024. ברגע שמחולקת מכסה והיצרן התחיל לייצר, כל עוד קיים תכנון בענף,

היא נקבעת לו בכל שנה מחדש. אם יש ירידה, במקרה? אם, חס וחלילה, תהיה ירידה, זה רוחבי. חס וחלילה, נקווה שלא נגיע לזה ורק נגדל. אז למה זאת הוראת שעה? כי אלה תקנות פיתוח, וברגע שמחלקים, זה נגמר. זאת לא הוראת שעה, זאת הוראה מיידית. זאת הוראה מיידית בכל שנה. היסטורית, בכל שנה היינו מגישים תקנות פיקוח חדשות, והיינו מחלקים בין יצרנים קיימים ליצרנים חדשים. אם יהיו לך יתרות ב-2024, תביא שוב הוראת שעה? אנחנו לא מניחים שיהיו יתרות מה-9 מיליון.

כן, כן. מישהו שלא קשור למשרד החקלאות רוצה להגיד משהו? אני כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל. ראיתי שאת מוכרת לי. אין לך מה להגיד? חוץ מזה שהיא מוכרת, היא כלכלנית רצינית. אין לך טענות או הערות? מועצת החלב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מנכ"ל מועצת החלב. אנחנו רואים בתקנות האלו שמובאות היום לוועדה, הזדמנות להרחיב ולהגדיל את הענף שלנו, ולהכניס שחקנים נוספים, עם עדיפות לעוטף עזה,

חשוב לנו מאוד, במיוחד אחרי המבצע האחרון, לחזק את עוטף עזה גם במשק המשפחתי, גם במשק הקיבוצי. זאת אמירה גם ביישובים בפריפריה, בנגב וברמת הגולן. מבחינתנו, זה אירוע חשוב שאנחנו מצליחים לפתוח את הענף שלנו לשחקנים חדשים.

ממש בעד. יכולתם להסתדר לבד, בשביל מה אתם צריכים אותי? בחוק כתוב שצריך את אישור הוועדה, אדוני. החוק מביא אותי לעניין. החוק מכניס אותך, ואנחנו שמחים על כך. למה בזה יש מכסות ובפטם אין? כי מדינת ישראל החליטה בשנת 1992,

לבטל את התכנון בענף הפטם. אני מזכיר לאדוני שענף ההטלה עדיין מתוכנן, ענף הביצים. למה בפטם אין, ובחלב ובביצים יש? לדעתי האישית, כדי לדאוג למגדלים, לשמור על הייצור המקומי, ולהבטיח תוצרת חקלאית לציבור, אפשר בהחלט לשקול את זה, אבל קטונתי. למה? אתה משרד החקלאות. אני משרד החקלאות, אבל שנינו יודעים בעל המאה הוא בעל הדעה. למה הם מתעקשים על זה? אני מזכיר לאדוני מה היה בחוק ההסדרים האחרון, כשאדוני נאבק ועזר לנו מאוד בנושא ההסדר בענף הפטם. ההסדר הזה הוא ההפך מתכנון. כן, בדיוק. פה יש תכנון ובפטם לא? אדוני, ברגע שהממשלה החליטה - - - מה הסיבה? רוצים לפתוח לתחרות. פה לא רוצים לפתוח לתחרות?

בגלל התועלות שיש לענף מתוכנן לפריסת ההתיישבות. זה נשמע לי הכי הגיוני, שבחקלאות כזאת יש תכנון. אני מסכים איתך, אדוני. כדי לשמור על החקלאות הישראלית. אני יותר ממסכים איתך. זה לא נושא הדיון. מי מקריא את התקנות?

תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(א) ו-38 לחוק תכנון משק החלב, התשע"א 2011 (להלן,

בהתייעצות עם מועצת החלב ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה, הוספת פרק ח' בתקופה שעד תום שנה מיום תחילתן של תקנות אלה יקראו את תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד - 2014, כך שאחרי פרק ז' בא: "פרק ח': חלוקת מכסות ליצרנים חדשים שלא עקב שינוי בהיקף הייצור הכולל הגדרות 44. בפרק זה, "היקף הייצור הכולל" היקף הייצור המקומי הכולל לחלב בקר, לחלב כבשים ולחלב עיזים, שנקבע בצו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2022), התשפ"ב, 2022, "חוק ההתייעלות הכלכלית "חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010),

2009, "יישובי עוטף עזה" כהגדרתם בהחלטת ממשלה מספר 462, מיום כ"ט בניסן התשפ"ג (20 באפריל 2023), שהתקבלה לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית, "יישוב בעל עדיפות לאומית" ישוב שהוכרז כישוב בעל עדיפות לאומית לפי סעיף 1 להחלטת הממשלה מס' 1371 מיום ט' בניסן התשפ"ב (10 באפריל 2022), שהתקבלה לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית, "מבקש מכסה מושבי" מבקש שאינו מבקש מכסה שיתופי, ואינו בית ספר חקלאי או מכון מחקר חקלאי, "מבקש מכסה לייצור חלב כבשים" מבקש מכסה מושבי או מבקש מכסה שיתופי, המבקש לקבל זכאות למכסה לייצור חלב כבשים, "מבקש מכסה לייצור חלב עיזים" מבקש מכסה מושבי או מבקש מכסה שיתופי, המבקש לקבל זכאות למכסה לייצור חלב עיזים, "מבקש מכסה שיתופי" מבקש מכסה שהוא קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי, כמשמעותם בתקנה 2 לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו 1995, "השנה השוטפת" השנה שבה נבחנת הבקשה או נדון הנושא, לפי העניין, "מדד פריפריאליות" - אשכול הפריפריאליות של רשויות מקומיות לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לגבי כל יישוב, ולגבי יישוב במועצה אזורית, לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי כל יישוב במועצה האזורית או לגבי המועצה האזורית, לפי הנמוך, אדוני רוצה לדון בכל סעיף? שמנו לב שיש פה טעות. בהגדרה של היקף הייצור הכולל, צריך להיות צו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2023, התשפ"ג 2023)

כמו שנרשם. הערה נוסחית בקשר להגדרות. במבקש מכסה מושבי מוזכר בית ספר חקלאי ומכון מחקר חקלאית. אנחנו מבקשים את רשות הוועדה להוסיף את ההגדרות, כי אם אני זוכרת נכון, בתקנות העיקריות הם לא מוגדרים. לקחת את ההגדרות ממדיניות הפיתוח לבית ספר חקלאי,

בעצם מזכירים פה את המונח בלי להגדיר אותו. אין בעיה. נראה לי שצריך את התיקון לתקנות העיקריות. בסעיף ההגדרות, אין היום אזכור לבית ספר חקלאי, ומשתמשים במונח הזה. אפשר להוסיף את ההגדרה של המינוח להוראת השעה. את רוצה להכניס את ההגדרה בהוראת השעה? אם אין שימוש לזה בתקנות העיקריות, אין סיבה להכניס את זה לתקנות העיקריות. אני חושבת שעדיף להוראת השעה. בהוראת השעה. נראה לנו די ברור מה זה בית ספר חקלאי ומה זה מכון מחקר. בסדר, מקובל. ההגדרה של בית ספר חקלאי תהיה: בית ספר חקלאי בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך. בעצם אותה הגדרה שהשתמשו בה בעבר במדיניות הפיתוח לשנת 2018. זאת הגדרה מקובלת? כן, מקובלת. לגבי מכון מחקר חקלאי, יש לכם הצעה להגדרה? רק להגיד שבתקנות העיקריות כן משתמשים בזה.

אבל יש שם שימוש במכון מחקר ובבתי ספר חקלאיים. לא כתוב פה מכון מחקר. כתוב בהגדרה של יצרן מושבי. את רוצה להגדיר מכון מחקר? בסדר, תתקנו את זה אחר כך. אפשר להכניס את זה כתיקון שם. אלה מונחים שנמצאים בשימוש כבר אי אלו שנים. לא עלתה אף פעם שאלה מה זה בית ספר חקלאי או מה זה מכון מחקר. אני לא יודעת כמה זה באמת אקוטי. ראיתי בדיונים משנים קודמות, שהיה שם דיון שלם מה ייחשב בית ספר חקלאי. בית ספר חקלאי כן, ולכן הכנסנו הגדרה בפיתוח. נכניס רק הגדרה של בית ספר חקלאי?

שמירת היחס הקיים בין סוגי יצרנים 45. בפעולותיה לפי סימן זה, תשמור ועדת המכסות על היחס הקבוע בין סך כל מכסותיהם של היצרנים המושביים לסך כל מכסותיהם של היצרנים השיתופיים, מתוך היקף הייצור הכולל, כמפורט להלן: סך כל מכסותיהם של היצרנים המושביים, 42%; סך כל מכסותיהם של היצרנים השיתופיים, 58%. הקצאת מכסה למבקשי מכסה מושביים חדשים 46. ועדת המכסות תקבע זכאות למכסה לתשעה מבקשי מכסות מושביים, בהיקף של 600 אלף ליטרים לכל אחד מהם. זכאות למכסה לפי תקנת משנה (א) תיקבע רק למבקש שמתקיימים לגביו התנאים האלה: משקו מצוי ביישוב בעל עדיפות לאומית, קיימת היתכנות תכנונית וכלכלית להקמת רפת לייצור היקף המכסה המחולקת,

לא נקבעה לו או לבן זוגו מכסה לייצור חלב בקר או צאן לפי החוק, או זכאות למכסה כאמור, בעשר השנים שקדמו לשנה השוטפת, למעט יצרן שקיבל מכסה לייצור חלב צאן במשק סגור, לפי תקנה 36, הוא או בן זוגו, אינם בעלי מכסה לייצור ושיווק ביצי מאכל לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

1963. עלה מספר מבקשי מכסה מושביים העומדים בתנאי הסף הקבועים בתקנת משנה (ב) על תשעה, יחולו הוראות אלה: ועדת המכסות תקבע תחילה מכסות כמפורט להלן: לשני מבקשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, לשלושה מבקשים שמשקם ביישובי עוטף עזה, עלה מספר המבקשים לפי פסקת משנה (א) או (ב) בפסקה (1),

על מספר המכסות שנקבעו לפי אותה פסקת משנה, תערוך ועדת המכסות הגרלה בין המבקשים שהגישו בקשה לפי אותה פסקת משנה, ותקבע זכאות למכסה לזוכים בהגרלה, ועדת המכסות תקבע את שאר המכסות לפי תקנת משנה (א), בתוספת מכסה שלא נקבעה לפי פסקה (1), לפי מדד הפריפריאליות של יישובם של המבקשים, בהתאם להוראות אלה: תחילה תקבע את יתרת המכסות למבקשים שמשקם ביישובים המסווגים במדד הפריפריאליות 1 עד 3, נותרה יתרה, תקבע את יתרת המכסות למבקשים שמשקם ביישובים המסווגים במדד הפריפריאליות 4, נותרה יתרה, תחלק מבין המבקשים שלא קיבלו זכאות למכסה. עלה מספר המבקשים מקרב כל אחת מהקבוצות האמורות בפסקאות (א) עד (ג) על מספר המכסות שנותרו לחלוקה בעבור אותה קבוצה, תערוך ועדת המכסות הגרלה בין המבקשים מאותה קבוצה, ותקבע זכאות למכסה לזוכים בהגרלה. הקצאת מכסה למבקשי מכסה שיתופיים חדשים 47. ועדת המכסות תקבע זכאות למכסה לשני מבקשי מכסות שיתופיים, בהיקף של 3.5 מיליון ליטרים לכל אחד מהם. זכאות למכסה לפי תקנת משנה (א) תקבע רק למבקש מכסה שיתופי שמתקיימים לגביו התנאים האלה: משקו מצוי ביישוב בעל עדיפות לאומית, קיימת היתכנות תכנונית וכלכלית להקמת רפת במשקו, לא נקבעה למבקש מכסה לייצור חלב בקר או זכאות למכסה כאמור, בעשר השנים שקדמו לשנה השוטפת. עלה מספר מבקשי מכסה שיתופיים העומדים בתנאי הסף הקבועים בתקנת משנה (ב) על שניים, יחולו הוראות אלה: ועדת המכסות תקבע תחילה מכסה למבקש מכסה שיתופי מיישובי עוטף עזה, עלה מספר המבקשים מקרב אוכלוסייה זו על אחד, ועדת המכסות תערוך ביניהם הגרלה ותקבע זכאות למכסה לזוכה בהגרלה, שאר המכסות לפי תקנת משנה (א), בתוספת מכסה שלא נקבעה לפי פסקה (1) יקבעו בהתאם להוראות תקנה 46(ג)(3). אני רק מבהיר, שזה בהתאם לחלוקה של מדד הפריפריאליות. הקצאת מכסה למבקשי מכסה חדשים לייצור חלב צאן 48. ועדת המכסות תקבע זכאות למכסה לארבעה מבקשי מכסה לייצור חלב כבשים, בהיקף של 100,000 ליטרים לכל אחד מהם, ולשלושה מבקשי מכסה לייצור חלב עיזים בהיקף של 160,000 ליטרים לכל אחד מהם. זכאות למכסה לפי תקנת משנה (א), תקבע רק למבקש שמתקיימים לגביו התנאים האלה: קיימת אפשרות תכנונית וכלכלית להקים במשקו דיר לייצור חלב צאן, בהיקף שלא יפחת מהמכסה האמורה בתקנת משנה (א); לא נקבעה למבקש או לבן זוגו מכסה לייצור חלב בקר או צאן, או זכאות למכסה כאמור, בעשר השנים שקדמו לשנה השוטפת, למעט יצרן שקיבל מכסה לייצור חלב צאן במשק סגור, לפי תקנה 36, הוא או בן זוגו אינו בעל מכסה לייצור ושיווק ביצי מאכל לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

1963. עלה מספר מבקשי מכסה לייצור חלב כבשים העומדים בתנאי הסף הקבועים בתקנת משנה (ב) על ארבעה, יחולו הוראות אלה: ועדת המכסות תקבע תחילה מכסה אחת למבקש שמשקו ביישובי עוטף עזה, עלה מספר המבקשים מקרב אוכלוסייה זו על אחד, ועדת המכסות תערוך ביניהם הגרלה ותקבע זכאות למכסה לזוכה בהגרלה, ועדת המכסות תקבע את שאר המכסות למבקשי מכסה לייצור חלב כבשים לפי תקנת משנה (א), בתוספת מכסה שלא נקבעה לפי פסקה (1), למבקשים בהתאם לדירוגם מהגבוה לנמוך לפי פסקה (3); נותרה מכסה לחלוקה למבקשים בדרוג זהה תיערך ביניהם הגרלה, מבקשי מכסה לייצור חלב כבשים ידורגו בהתאם לניקוד המצטבר שייקבע להם בהתאם למפורט להלן: מבקש שמשקו ביישוב המסווג במדד פריפריאלי 1 עד 3, 5 נקודות, מבקש שמשקו ביישוב המסווג במדד פריפריאלי 4, 3 נקודות, מבקש שיש במשקו דיר והוכח להנחת דעתה של ועדת המכסות כי הוא יכול להתחיל בייצור חלב בתוך שלושה חודשים מהקצאת המכסה, 7 נקודות, מבקש שהורשה להחזיק בקרקע לצורכי רעייה על-ידי רשות מקרקעי ישראל - 2 נקודות, מבקש מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית, 2 נקודות. עלה מספר מבקשי מכסה לייצור חלב עיזים העומדים בתנאי הסף הקבועים בתקנת משנה (ב) על שלושה, יחולו הוראות אלה: ועדת המכסות תקבע תחילה מכסה אחת למבקש שמשקו נמצא ביישובי עוטף עזה, עלה מספר המבקשים מקרב אוכלוסייה זו על אחד, ועדת המכסות תערוך ביניהם הגרלה ותקבע זכאות למכסה לזוכה בהגרלה, שאר המכסות למבקשי מכסה לייצור חלב עזים לפי תקנת משנה (א), בתוספת מכסה שלא נקבעה לפי פסקה (1), יקבעו למבקשים בהתאם לדירוגם מהגבוה לנמוך לפי פסקה (3); נותרה מכסה לחלוקה למבקשים בדרוג זהה תיערך ביניהם הגרלה, מבקשי מכסה לייצור חלב עזים ידורגו בהתאם לניקוד המצטבר שיקבע להם בהתאם למפורט להלן: מבקש שמשקו ביישוב המסווג במדד פריפריאלי 1 עד 3 5 נקודות, מבקש שמשקו ביישוב המסווג במדד פריפריאלי 4, 3 נקודות, מבקש מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית,

מבקש שהורשה להחזיק בקרקע לצורכי רעייה על-ידי רשות מקרקעי ישראל, 2 נקודות. הגרלות 49. הגרלות לפי פרק זה יערכו בידי ועדת המכסות בפיקוח עורך דין, ותוצאותיהן ירשמו בפרוטוקול הוועדה." קראת את זה מהר, על הכיפאק, תן לנו הסבר כללי כי לא נראה לך שניכנס עכשיו לכל הנקודות. לעניין הנקודות, יש משהו מעניין. בחלב לתת עקרונות ובכבשים עיזים לתת ניקוד.

בחלב הכבשים אנחנו רוצים את החלב בייצור מיידי, ויש לנו תועלות חיצוניות אחרות שאנחנו רוצים להביא ולתת עדיפות. לכן, בחרנו בשיטת הניקוד. מאחר וחסר חלב צאן, ואנחנו רוצים לקבל את החלב הזה מהר כולנו יודעים שלהקים רפת או דיר לוקח זמן, בטח בוועדות התכנון למי שצריך להתחיל מאפס יש יצרנים שמגדלים, למשל, צאן לבשר או נמצאים במשק סגור. הם מגדלים צאן ומייצרים גבינות לעצמם, רוצים לצאת מהמשק הסגור ויכולים לצאת עכשיו למשק הפתוח, למכור את החלב שלהם למכסה. לכן בחרנו לתת את שיטת הניקוד הזאת, ואנחנו גם נותנים תעדוף לאוכלוסיית המיעוטים, למי שמחזיק שטחי מרעה בגלל התועלות החיצוניות של מניעת שריפה, תפיסת שטחים ומניעת זבל, וכמובן, הייצור המיידי של המכסה. בחלב בקר זה אחרת, כי אין רפת משום מקום.

בגלל שזה מיעוט של מכסות, אנחנו מקדמים את התועלות של עוטף עזה, עדיפות לאומית ומדד פריפריאלי.

בנושא החלב מדובר על מי שלא מגדל או גם על מי שיכול להגדיל את כושר הייצור שלו? רק יצרנים חדשים, שלא נמצאים בענף הפתוח. בענף הבקר זה שחור ולבן, בענף הצאן, בגלל שאנחנו מבקשים את החלב באופן מיידי, נאפשר לכאלה שנמצאים במשק סגור הם התחייבו לקבל מכסה ולא למכור חלב גולמי אלא רק מוצרים לעשות את המעבר. אני מברך. צריך לזכור שזה פחות מאחוז מכלל העסק. הלוואי שבשנה הבאה נחלק יותר. למרות האתגר שיש לנו מול היבוא, אני חושב שזה ענף שמשכיל, תרתי משמע, באינטליגנציה ארגונית ופוליטית מאוד גבוהה, להתגבר על גישות שונות או על מחלוקות, שחלקן אידאולוגיות ממש, והן לגיטימיות. גם להתמודד עם ייצור בריא, גם לאפשר יבוא, ואני חושב שצריך לברך את כל המובילים של הענף הזה. אבו וילן, יש הזדמנות. אין אף אחד, דבר. מה הבעיה?

ואני מסכים עם כל מילה, גם במהירות שהיא נקראה. אדוני, אני יכול לקרוא שוב לאט, אם זה מתבקש. לא, אל תדאג. מישהו רוצה להגיד משהו? בקשר לסעיף 45, על שמירת היחס הקיים בין סוגי יצרנים, השמירה על היחס היא ביחס לכל ענף, או ביחס לסך כל הייצור? זה בעיקר לענף הבקר. שימי לב, הגדרנו מבקשי מכסה לייצור חלב כבשים או חלב עיזים. הגדרנו אותם או מושבי או שיתופי, ולכן אין הבדל. היחס הוא בענף הבקר. השאלה היא האם צריך להוריד את המילים "מתוך היקף הייצור הכולל", כי היקף הייצור הכולל, כולל גם - - - זה מופיע בסימן ב' בחלב בקר, וזה מתייחס רק לבקר, אבל אין לנו בעיה לקבל את החידוד הזה. אבל היקף הייצור הכולל, בהגדרה, כולל את הכול. אפשר להוסיף מתוך היקף הייצור הכולל בענף הבקר. מקובל. הערה שעלתה ממשרד החקלאות אם מוסיפים את ההגדרה של בתי ספר, צריך להתייחס לשני סוגי בתי הספר. אני מבקש מהוועדה לקבל אישור להכניס את זה.

מה שתסכימו עליו, מקובל עליי. בסעיף עצמו תרצו לכתוב: אינו בית ספר חקלאי או בית ספר מקצועי או מכון מחקר?

תנסחו את זה אחר כך, אנחנו לא מתנגדים. אני מנכ"לית הלובי הציבורי "האינטרס שלנו". שלום, תודה רבה על רשות הדיבור. אתם המתחרים של קוד 99?

בהרבה דברים אנחנו משתפים פעולה. תלוי במה. אני מחליפה את אלעד מלכה. אז אתם קהלת.

תסתכל באתר שלנו, תסתכל על התקציבים שלנו, זה כמעט דיבה.

כמה אחוז מגיע מקהלת, מהתקציבים? אין דבר כזה. קהלת פרסמו שאתם חברת בת שלכם. תסתכל באתר, אני מזמינה אותך.

כל דבר שתרצה, אפילו תכתוב לי, אכתוב לך. מי משלם לכם? התורמים שלנו. יש לנו כ-400 תורמים. איזה 400 תורמים? 400 תורמים וקהלת אחד. לא הבנתי. אם זה קהלת, מה הבעיה? רק צריך להגיד.

היא ענתה, היא אמרה שזה לא קשור. אתה חבר כנסת?

אז מה השאלות הפוליטיות האלה?

מנסה להביע פה? הוא מנסה לעשות לי דה-לגיטימציה. אתה מנסה לרמוז רמזים פוליטיים, אז אני שואל את עצמי אם אתה חבר כנסת. אולי יש לך אינטרס פוליטי משלך. מה קרה?

אני לא מצליח להבין. קהלת, מה קרה? רק שנדע. יש פה גוף ציבורי. היא ענתה לך. כשאומרים קהלת, יודעים למה לצפות.

שים לב, אתה מנסה להכתים אותי, בעיניי לא בצדק, על שקר. כל היושבים בשולחן חושבים דברים לא נכונים. אתה עושה פה מניפולציה ואני לא מצליח להבין מה הסיפור. אוהד, לא קרה כלום. כל דבר אתם לוקחים ללב. תסבירו לי את הבדיחה. שאלתי אותה אם היא מתחרה של קוד 99, והיא אמרה: לא, אני בקהלת. אז דיברו איתה על קהלת. אתה לא צריך יותר מדיי

קמתי עצבני הבוקר. נראה כאילו יש קונצנזוס לגבי הישיבה הזאת בוועדה הזאת, ויש ציבור שלם שזה נראה בעיניו לא לגיטימי. לא לגיטימי בכלל שאנחנו מתכננים חלב ואנחנו לא מקשיבים לעצות - - - למה לא לגיטימי? לא לגיטימי מבחינתך. אמרתי, יש ציבור שלם. יש קולות שונים. את כבר מדברת כאילו את מייצגת את כל הציבור,

לא, לא, לא. אמרתי: יש ציבור שלם. זה שאת קוראת לעצמך נציגת ציבור, זה לא אומר שאת קובעת לציבור.

לובי ציבורי פירושו שאנחנו ממומנים על ידי הציבור. זה אומר שיש אזרחים פרטיים שלא מרוצים מהמצב הזה, והקול שלם חשוב. הוא לא פחות חשוב מקולות אחרים שיש כאן.

את רוצה להתייחס לטענה שקשורה

תטעני טענה שקשורה לעניין. אל תדברי איתי בשם הציבור באופן כללי. אני לא מדברת בשם הציבור,

את יכולה להגיד: אנחנו נגד מכסות. זאת טענה שקשורה לעניין. אבל מה זה שייך לציבור? לא, לא, לא. אני לא מדברת - - - אז תביאי לי,

חתימות של הציבור שאת טוענת שאת מייצגת. של התורמים שלנו? לא, לא של התורמים. לא, לא. אני לא מבינה למה זה הטיעון. אני לא מדברת בשם הציבור, אני מדברת בשם ציבור התורמים שלנו, שהם חלק חשוב מהציבור. תקשיבי רגע. נתתי לך זכות דיבור, אין בעיה. את יכולה לדבר על המכסות, שאת נגד המכסות מקובל עליי. אבל אל תדברי איתי בשם ציבור עלום שם, שאני לא יודע מי הוא. את רוצה לדבר נגד מכסות, דברי נגד מכסות.

אני מדברת נגד מכסות, אבל אני לא מדברת בשם עצמי.

ולא בגלל שאת מייצגת ציבור, אלא דברי נגד העניין. אבל אני לא מדברת כדריה שלייפר, אני מדברת בתור גוף שנקרא האינטרס שלנו. לאינטרס שלנו יש

שהם בהצבעה, כתורמים, אמרו שאנחנו נגד מכסות. זה הקול שאנחנו משמיעים בדיוק כדי לפרק את הקונצנזוס המדומיין שיש פה. כאילו תכנון משק החלב, שהוא היחידי חוץ מקנדה במדינות המפותחות, הוא הגיוני פה. וקנדה נורא מסכנה. רגע, רגע. אנחנו רוצים להיות עם היוצאים מהכלל ולא להיות עם הרוב? אנחנו רוצים ללכת נגד המלצות ה-OECD?

אנחנו רוצים להיות כמו כל המדינות שדורשים מהן חלב כשר. כל המדינות שיש בהן חלב כשר, שיהיה בהן תכנון.

אדוני, רק לחדד. רוב ענפי החלב בעולם מתוכננים, השאלה מי מתכנן. מדינת ישראל, בגלל התועלות הנוספות, שמבקשות להביא לענף פריסה גיאוגרפית והבטחת תשלום וייצור, התכנון נעשה על ידי המדינה. ענף החלב, ברוב המדינות בעולם,

השאלה על ידי מי. על ידי הרפתנים, על ידי הקואופרטיבים, על ידי המחלבות. בעיקר על ידי המחלבות. אין ענף יצרני חקלאי בענפי החלב שהוא לא מתוכנן. לפי כל דוח של ה-OECD - - - זה לא דיון איתך,

אם אנחנו רוצים לשמר את החקלאות במדינת ישראל, כנראה אין לנו בררה אלא לתכנן. לא הכול זה יבוא, לא הכול זה יבוא.

הטענה שלנו היא שלא מזניחים את

הטענה שלנו היא לעבור לסובסידיות ישירות ולא לתכנן את זה כך.

זה חשוב, אין כל כך קונצנזוס כמו שנראה פה. מכיר את הטענות שלכם. הן לא מקובלות עליי, בכל זאת הן לא מקובלות.

כבר לפני שנתיים החליטה הממשלה לתת סובסידיות ישירות, ועד היום לא העבירה את זה. תכניסו את זה להסכם הקואליציוני שלכם עם הממשלה. לא ידעתי שנבחרתם למשהו. מי שנבחר נבחר.

ולחברה האזרחית יש את הזכות ואת החובה לדבר. תרוצו לכנסת, אין בעיה.

תרוצו לכנסת.

זה גם ארגונים וזה לובים ציבוריים.

מה שאמרת עד עכשיו זה שאת מייצגת את התורמים שתרמו לכם. זאת טענה חדשה. זאת אומרת, הם תורמים שאומרים לכם: דברי פה. זאת טענה שעוד לא שמעתי עד עכשיו.

זה כמובן חסוי, ואין לנו שום תרומה. אני שוב אשמח להראות לכם את הכול - - - קיבלת תשובה. התשובה אלייך היא שברוב המדינות בעולם יש מכסות. לא, לא בצורה הזאת. יש ממדים של תכנון ואנחנו לא אומרים עכשיו להפקיר את הכול. ההמלצה, גם של דוח המבקר שלנו, וגם של ה-OECD, שאנחנו סומכים עליו בתור גוף, זה לעבור באופן הדרגתי, אולי עם חשיבה, לסובסידיות ישירות. מה זה סובסידיות ישירות? זה אומר שלא יהיה חלב במדינה. למה זה אומר את זה? כי זאת התוצאה של סובסידיה ישירה. לא נכון, זה לא עובד כך. ודאי, ודאי. את נותנת פיצוי לבן אדם על זה שהוא לא מגדל - - - למה הוא לא מגדל?

הרפת הישראלית מאוד מאוד יעילה. בדיוק כמו עם החמאה, שתמכתם בהסרה מפיקוח. וסוף-סוף האזרח הישראלי יכול לקנות חמאה, בשונה מברית המועצות.

נו, באמת. מספיק,

מי עוד רוצה לומר משהו? יש חמאה יקרה לצד חמאה זולה יותר. בסוף הציבור הרוויח או הפסיד? הציבור הרוויח בגדול. אולי ציבור היבואנים שגם מממנים אתכם במסגרת ה-400 האלה. למה אתה משקר? אמרתי אולי. בוא נעלה כל מיני אולי, בשביל מה? בשביל לשחק עם הדבר הקטן שקוראים לו הוצאת דיבה? בשביל מה? אז תתבעי אותו.

את אמרת שאת מדברת בשם התורמים. את אמרת, לא מישהו אחר. מה זה מדברת בשם התורמים? מילא הציבור הרחב, אבל בשם התורמים? אמרתי בדיוק מי התורמים שלנו, והוא עכשיו אומר קהלת, יבואנים.

אמרתי אולי, אולי. הסתכלתי עליך בעיניים. אולי כי את לא מפרסמת. אמרתי לך להסתכל באתר. תסתכל על התורמים שלנו, אין בעיה. פעם ראשונה אני שומע שאדם מדבר בשם התורמים. מה עושים לובי 99? בשם התורמים הם מדברים? מי מממן אותם? לא יודע, אבל הם לא אומרים את זה. הם לא יושבים פה ואומרים: אנחנו מדברים בשם התורמים.

התורמים שלנו הם אזרחי מדינת ישראל, שרוצים לקדם קול מסוים. בוודאי שאנחנו מדברים בשמם.

לחסל את החקלאות ולהביא את הכול ביבוא? ממש לא, ממש לא.

אם זה היה בשביל לחסל את החקלאות, לא היינו מציעים בכלל שום סובסידיה ושום כלום. זה ממש לא נכון. החקלאות חשובה. סובסידיה טובה לשנה-שנתיים. אחר כך לא יהיו חקלאים. אז כולם טועים, כולם טועים חוץ מהוועדה הזאת? ה-OECD? דוח מבקר המדינה? מה לעשות, אנחנו נבחרנו כדי לטעות. אתם עוד לא נבחרתם לשום דבר. ועדיין אנחנו אומרים את הקול החשוב הזה. אגב, אני באתר שלכם, ואין רשימת תורמים. נכון, יש לך את המחזור של התרומות. אני רוצה לדעת מי התורם. אתה רוצה את השמות של האזרחים? רבותיי, להפסיק את הוויכוח. אתם רוצים, תתווכחו בחוץ. האם יש מקום להוסיף סעיף? הזכאות למכסה היא על סמך היתכנות תכנונית וכלכלית, שהוועדה צריכה לראות. השאלה אם להוסיף סעיף שעוסק במסמכים שהוועדה רשאית לדרוש. לעמדתנו, צריך להשאיר את שיקול הדעת לוועדה. יצא קול קורא, יגידו שם מה צריך להוכיח ותהיה רשימה של מסמכים, מה אפשר לצרף. אנחנו רוצים להשאיר לאנשים אפשרות לצרף מסמכים, שלא חשבנו עליהם מראש, ועדיין יכולים להוכיח היתכנות כלכלית או היתכנות תכנונית. אנחנו לא רוצים רשימה סגורה כי זה פוגע בסוף באלה שצריכים להגיש את הבקשות. לא רשימה, אלא סעיף הסמכה להוכחת היתכנות כלכלית יידרשו מבקשי המכסות להציג לוועדת המכסות מסמכים המעידים על היכולת. את כל הדברים הם צריכים להוכיח איפה הם גרים, זה שיש להם משק. כל התנאים, וזה ברור שכשאתה בא לבקש משהו שיש בו תנאים - - - זה בעצם להסמיך את הוועדה לדרוש מסמכים. זה משתמע מהדברים. ברגע שהתקנות קובעות תנאים שהמבקשים צריכים לעמוד בהם, משתמע מכך שהיא יכולה לבדוק את התנאים האלה, והיא בודקת את זה על סמך מסמכים שמגישים לה,

אני לא חושבת שנדרש פה סעיף מיוחד של הסמכה, כי זה ייקח אותנו לכך שדברים אחרים שנעשים גם היום, פתאום יגידו: אבל פה אין הסמכה. שימי לב לאופן הפעולה. אין פה היבט חקירתי או בדיקתי לעומק. הכול על בסיס מסמכים, ואין פה הסמכה של הוועדה לגשת פנימה. השאלה היא האם צריך להסמיך את הוועדה לקבל את המסמכים. בתקנות העיקריות יש מקומות שבהם מוסמכת - - - שוב, כשבן אדם לא מבקש משהו מהוועדה וצריך להוכיח שהוא עומד בתנאים. היכן שיש לה סמכות לדרוש מסמכים, זה בעניינים שוטפים, כשהיא רוצה לבצע ביקורת. ואז זאת יוזמה של הוועדה לפנות. פה בן אדם פונה, והוא צריך להוכיח שהוא עומד בתנאים. לעמדתנו, באמת לא נדרש. יש מקומות אחרים שיש בהם בקשות, ואז זה לפי טופס. בהעברת מכסה וכולי מגישים בקשה, והיא לפי טופס מסוים. בסדר, זה לשיקול דעת הוועדה האם נדרשת סמכות לדרוש מסמכים. המשרד אומר שהם לא - - - פה מדובר על חלוקה חד-פעמית, ואחר כך התקנות לא שוות כלום. איזה מסמכים אני אדרוש? הצגה של היתכנות כלכלית, היתכנות תכנונית. כמו שנאמר פה, הדרישות האלה יופיעו בקול קורא שיפורסם על ידי ועדת המכסות. זה יופיע, ומה שנאמר פה הוא שעצם זה שבתקנות נקבע שיש צורך לזה, יוצר סמכות לבקש שתראה לי שאתה עומד בזה. לא צריך לכתוב את זה ברחל בתך הקטנה. מה את אומרת? - - - קובעים כזאת סמכות, אבל לא תמיד. יש תקנות שבהן קובעים את זה בתקנות? בתקנות הפיקוח הייתה סמכות כזאת. אנחנו חושבים,

שדווקא אם אנחנו נבוא לבקש ולא תהיה לנו הסמכה, יגידו לנו: למה שם כן ופה לא. שלא תבואו ותגידו שנצטרך לתקן את החוק. לא נתקלנו בזה בעבר, ומבחינתנו זה פועל יוצא מהדרישה בתקנות. בעבר זה כן היה קבוע. בתקנות הפיקוח היה - - - בחלוקה של מכסות ליצרנים חדשים? בתקנות הפיקוח, שחילקו את המכסות שלא חולקו. זה לגבי הוכחת יכולת?

הוכחת יכולת שם הייתה ספציפית לגבי הקמת הרפת. שם רשמו רשימה ספציפית של מסמכים. זאת בדיוק הלמידה שלנו מהניסיון - - - כתוב: להציג לוועדת המכסות מסמכים המעידים להנחת דעתה של ועדת המכסות על קיומם של מקורות המימון. למה אתם נגד זה? יש סיבה מיוחדת? גם היום יש חובה להוכיח היתכנות כלכלית. זה מופיע. רק המילים "דרישת מסמכים" לא מופיעות. הדרישה עצמה קיימת. למה זה מפריע לכם? עצם זה שיש תנאים, ברור שבן אדם שרוצה לקבל, צריך להוכיח שהוא עומד בתנאים. הדרך להוכיח היא להמציא מסמכים. לכאורה אני צריכה לכתוב את זה על כל התנאים ולא רק על התנאי הכלכלי. גם על איפה הוא גר הוא צריך להראות לי ברישום שלו במשרד הפנים שהוא גר שם, או באמצעי אחר. כל דבר הוא צריך להוכיח באיזשהו מסמך. תעשו הצהרה לפרוטוקול בעניין הזה, ונסתפק בזה. אני אגיד, ותגיד לי אם לזה אדוני מתכוון: בכוונתנו לקבל מסמכים המעידים על עמידה בתנאים הנדרשים בתקנות. זה מספק? כן, בסדר. לחברי הכנסת שהגיעו רק עכשיו, מדובר פה על חלוקה של 9 מיליון מתוך מיליארד ומשהו פחות מאחוז

אנשים לא מימשו את המכסות שהם קיבלו, ולא רוצים להשאיר את זה באוויר. נותנים את זה בעיקר לאנשים חדשים, לא לקיימים. בדברים מסוימים נותנים עדיפות לעוטף עזה, ובצאן לא נותנים עדיפות לאף אחד אלא דווקא יותר לאלה שכבר מגדלים צאן, מכיוון שרוצים שזה יהיה מיידי. לוקח זמן להכין רפת ודיר. יש שאלות, לפני שנמשיך? אין לי שאלה, אני רק אגיד משהו שאתה יודע שאני חושב. במסגרת הקיים, אני חושב שזאת הצעה טובה. אני חושב שצריך רפורמה הרבה יותר עמוקה בנושא החלב, אבל זה לא המקום לדון בזה. אמרתי גם לעמותה שזה לא נושא הדיון. במסגרת הקיים זאת הצעה טובה. יש כבר חלוקה ומכסה, ולא מדברים פה על מהות אחרת. לקחנו 9 מיליון שלא חולקו, ואנחנו רוצים לחלק ולא להפסיד אותם. אם ירצו בעתיד לשנות את השיטה, נשב פה ונתווכח על זה. לכן אמרתי לה שזה לא נושא הדיון, ואי אפשר כל הזמן לדבר סתם על אותו דבר. לא מתווכח איתך כרגע על המהות, למרות שאני רואה את הדברים אחרת, אבל זה לא קשור עכשיו. נעבור להצבעה. מי בעד, עם השינויים שדיברנו עליהם? מי נגד?

התקנות אושרו פה אחד, עם השינויים. תשבו עם היועצת המשפטית על הניסוחים המדויקים. תודה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:46.